אני מבקש לעבור לפחת המואץ.

התקנות זה תוצאת הדיונים שהיו כאן לגבי הנושא של הערים המעורבות, האלימות שנעשתה בעניין הזה. זה אומנם לא מה שרצינו, אבל בכל אופן זה מעלה את זה על סדר-היום הציבורי, וגם נותן לאותם עסקים את הפחת המואץ. בבקשה, אני מבקש להקריא ולהסביר. תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד ששימש בעסק שניזוק ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי בחודש מאי 2021)(הוראת שעה), התשפ"א 2021 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21,

98 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן,

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הגדרות בתקנות אלה - "התקופה הקובעת" התקופה שמיום כ"ח באייר התשפ"א (10 במאי 2021) עד יום י' בסיוון התשפ"א (21 במאי 2021); "נישום שזכאי לפיצוי בעד נזק שנגרם לגופו של נכס עקב מעשה אלימות" נישום שהמנהל החליט שהוא זכאי לפיצוי בעד נזק שנגרם לגופו של נכס עקב מעשה אלימות בתקופה הקובעת לפי תקנות מס רכוש, ובלבד שהנזק גרם להפסקת פעילות בעסק לתקופה של 7 ימים או יותר, אלה הנישומים שהתקנות רלוונטיות לגביהם. הם צריכים לקבל פיצוי לפי תקנות מס רכוש שרלוונטיות למקרי אלימות, וגם שהנזק גרם להפסקת פעילות בעסק לתקופה של שבעה ימים או יותר. למה "שהמנהל החליט שהוא זכאי"? כדי שתהיה קביעה פוזיטיבית שהמנהל החליט שהוא זכאי לפיצוי לפי התקנות שנותנות פיצוי לנזק ישיר על מעשה אלימות. המנהל נותן את ההחלטה הסופית לגבי מי שזכאי

זה לא מי שמגיש תביעה, זה מי שיש החלטה של המנהל. מה זה החלטה של המנהל? במה זה תלוי? זה פיצוי על נזק ישיר. מי שקיבל פיצוי על נזק ישיר, הוא יוכל להגיש גם על פחת מואץ? נכון. למה לא לכתוב "נישום שזכאי לפיצוי בעד נזק שנגרם"? זה ההסבר. זאת ההגדרה. בהמשך אנחנו משתמשים במונח "נישום שזכאי". הזכאות לתקנות מתבססת על זה שלפני כן נקבע - - - אבל למה "המנהל"? אם הוא זכאי זכאי. הוא לא זכאי לא זכאי. זה גם יותר טוב לכם. המשמעות היא אותה משמעות לדעתי. אז תמחקו את זה. פה זה יותר ברור. בסוף הרי מה שיצטרכו לעשות האנשים שרוצים את הפחת המואץ זה להביא את האישור של המנהל.

יותר טוב. אם אתם מתעקשים, אפשר להוריד את זה. תורידו את זה. "נישום שזכאי לפיצוי". "נישום שזכאי". מה מכניסים את המנהל?

אני שואלת שאלה יותר כללית, לא שהנכס נפגע, אלא הבן אדם עצמו נפגע, ובגלל זה הוא לא מפעיל את העסק שלו. פגיעות גוף זה לא קשור. כתוצאה מזה הוא לא מפעיל את העסק שלו. זה לא קשור לזה. למה?

העסק שלו זכאי לפחת. העסק סגור. הפחת זה הנכס עצמו, המכונה תיפגע ותישרף. זה שהוא לא פתח את העסק זה משהו אחר. הלאה. "ציוד" ציוד כהגדרתו בסעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961, ובלבד שהתקיימו בו שלושת אלה: נגיד מה כולל סעיף 35. סעיף 35 לחוק כולל: "מכונות,

רהיטים ורכוש אחר המשמשים או מיועדים לשמש ציוד לעסק, רכב רשום או חייב ברישום על פי פקודת התעבורה, כלי שיט וכלי טיס, בריכות מים המיועדות בעיקרן לשחיה ומבנים ארעיים". זו הגדרה מאוד מאוד רחבה, הרבה יותר רחבה ממה שבדרך כלל. בתקנות האחרונות לדוגמה רכב לא נכנס, ופה רכב כן נכנס. בתקנות האחרונות את קרוב המשפחה ביטלנו ופה אנחנו לא מבטלים.

הנוסח הוא בדיוק אותו נוסח. הלאה. תקרא. ובלבד שהתקיימו בו שלושת אלה: יום רכישתו הוא בתקופה המתחילה ביום כ"ח באייר התשפ"א (10 במאי 2021) וסיומה ביום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021); הוא החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שישה חודשים מיום רכישתו, הוא מופעל בישראל, "קרוב" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, תסביר. נתתם פה עוד תקופה של - - - צריך לרכוש את הנכס בחצי השנה הקרובה, עד סוף השנה, בתוך 2021. וצריך להתחיל להשתמש בנכס בתוך שישה חודשים. הרעיון הוא שאנשים לא ירכשו המון נכסים וישמרו אותם בבוידעם ואז יתחילו להשתמש בהם - - - אם הוא רכש לצורך העניין באוגוסט, עד סוף דצמבר זה 50%, אתה לא מחשיב לו את זה כחודשי. זה חודשי תמיד. שיעור הפחת הוא שנתי. אז איך את מגדירה מעכשיו 50%? הרי אנחנו כבר בסוף יוני. שיעור הפחת הוא שיעור שנתי, ככל שהנכס מופעל בחלק מהשנה, הפחת שניתן לאותה שנה זה מספר החודשים שבהם הנכס היה מופעל לחלק ל-12. אם הוא עכשיו ב-1 ביולי לצורך העניין - - - אז מגיע לו חצי משיעור הפחת השנתי. לא חצי, כי לא נשארה לו חצי שנה. אם הנכס יעבוד מ-1 ביולי - - - סליחה, מ-1 באוגוסט, כי זה חצי שנה. מ-1 באוגוסט זה חמישה חודשים, אז תחלק את זה - - - את מחלקת לו על פי החודשים. 5 חלקי 12 כפול שיעור הפחת. הוא יוכל להגיע ל-100% בסופו של דבר בשנה הבאה? בשנה הבאה כן. בסדר גמור. ינון, זה מה שהם אמרו אתמול. הלאה.

אני מנסה להבין היום. "תקנות מס רכוש" תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי), התשע"ה 2014. אלה התקנות שמתייחסות למעשה אלימות מכוח סעיף 36(ב1) בחוק מס רכוש. פחת מואץ בתקופה הקובעת נישום שזכאי לפיצוי בעד נזק שנגרם לגופו של נכס עקב מעשה אלימות, שרכש ציוד חלף הנכס שנגרם לו הנזק, והוא זכאי בשלו לניכוי בעד פחת, רשאי לבקש בעד אותו ציוד פחת, במקום הפחת שהוא זכאי לו לפי כל דין, בשיעור של 100% ממחירו המקורי של הציוד, ובלבד שסך כל הפחת שיינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי. מירי הסבירה את זה עכשיו. הסכום הכולל המתקבל מחיבור המחיר המקורי של כל הציוד שהנישום תבע בעדו פחת לפי תקנת משנה (א) לא יעלה על 1,000,000 שקלים חדשים. זה אישור סכום גג. של כל הציוד. (3)(4) זה מועתק באופן מדויק ממה שעשינו לפני מספר חודשים. הוראה לעניין המחיר המקורי נמכר ציוד לקרוב לאחר שנתבע בעדו פחת לפי תקנה 2 בתוך ארבע שנים מיום רכישתו, יקראו את המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש הקרוב כאפס. מה שעשיתם ביחס לקורונה, אתה מתכוון. מה השינוי ב-2? זה חל על אנשים אחרים. מה ההבחנות שעשיתם? זה מתייחס לאוכלוסייה אחרת, ופה זה הרבה יותר גבוה. פה זה 100%, ושם זה - - - סייגים לתחולה תקנות אלה לא יחולו על ציוד שרכש הנישום באחת מאלה: רכישה מקרוב, רכישה בלא תמורה, רכישה לפי סעיף 85 לפקודה, רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה2 לפקודה. מה זה סעיף 85 לפקודה?

- - - העברה מציוד קבוע למלאי ודברים כאלה. זה בתוך העסק. רצינו פיצוי הרבה יותר גדול והרבה יותר ממוקד, אבל אני חייב לומר בפעם ראשונה, שאם אנחנו מאשרים את זה, אנחנו מכירים בעובדה הזאת של נזקי האלימות בערים מעורבות או בערים שהיו נזקים כאלה. אנחנו נותנים להם לא מה שביקשנו, אנחנו נותנים להם פחות, נותנים את הפחת המואץ, אבל יש הכרה בעובדה הזאת שמדינת ישראל לא עומדת מהצד. למשל במקום כמו לוד או כמו עכו, היא לא עומדת מהצד. יש מישהו שנפגע שם, שהוא מוכיח את הנזק, הוא יכול לקבל את הפחת המואץ. הוא יכול לקבל פחות ממה שביקשנו, אבל הוא מקבל ומכירים בו. זאת אומרת, העובדה שאם אזרח, העסק שלו נפגע כתוצאה ממעשי האלימות האלה, שנבעו לפי דעתנו כתוצאה מהמלחמה, הוא זכאי לקבל הטבה, וההטבה היא פחת מואץ. וזה לא סותר את הפיצוי שהוא מקבל במסגרת התקנות הקודמות. הוא יכול לקבל גם את זה וגם את זה. האם ניתן לבקש מרשות המיסים ברור לנו שאנחנו במצב חדש שלא חשבו עליו ונערכו, וגם הפתרון כרגע הוא חלקי אני מציע שהוועדה תבקש מרשות המיסים להקים צוות עבודה. לצערי אנחנו עוד יכולים להיתקל במקרים כאלה בעתיד. תעצור. אני מבקש להקים צוות עבודה. בזמן האחרון אתה עובד איתו בשיתוף פעולה... אני מבקש להקים צוות עבודה, אנחנו נמצאים במצב חדש במדינת ישראל שכולנו מכירים בו. אנחנו מכירים בזה גם באישור התקנות האלה וגם במה שהצעתם. אנחנו מכירים בעובדה הזאת. צריך להקים צוות שיטפל בבעיה הזאת. שמדינה דמוקרטית לא יכולה לעמוד מהצד באופן כזה שאנשים נפגעו שלא באשמתם.

הם חפים מפשע, העסק שלהם, כל החיים שלהם, כל הפרנסה שלהם נפגעה כתוצאה מזה. צריך להקים צוות שיחשוב איך אפשר מבחינה משפטית לעשות את זה. נתקלנו בבעיה המשפטית שעצרה את התהליך הזה. הוועדה מבקשת להקים צוות שיבדוק את העניין הזה גם משפטית וגם תקציבית לגבי מה עושים עם האנשים האלה. אדוני היושב-ראש, רק להוסיף משהו.

אפשר לכלול גם את נציגי המגזר העסקי בצוות כזה? אני בעד.

מי בעד אישור התקנות על הפחת המואץ, כפי שהוקראו כאן,

מי נגד? מי נמנע? הצבעה התקנות אושרו.

תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:32.